בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר-היום: דיון מהיר בנושא: זכאותם של עסקים קטנים שנפתחו בשנת 2020 למענקים ולפטור מארנונה עסקית ואגרות. יש הצעות לסדר של ינון אזולאי ומיקי לוי, בבקשה. תודה אדוני, בוקר טוב. לפני כחודש התרעתי על כך שקרנות הפנסיה הוותיקות,

אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בחג החנוכה ומחפשים את האור בקצה המנהרה. שמעתי את התגייסותו של ראש הממשלה עבור עמותת "כן לזקן". יש כאלה שאומרים שתחום

זה מה שאמרתי בוועדה וזה מה שאני הולך לעשות. אני חיכיתי שבוע עד שיניחו את זה ואחרי זה נביא. אבל נצטרך לגייס 50 כנסת. אני לא מבין את ההתנהגות הזאת, היא גם התנהגות חסרת תקדים. יש לך 100. בסדר, יש לי 100 אבל זאת ההתנהלות שלנו מול משרד האוצר?

בואו נתחיל את הדיון. על כל פנים מניחים

שלושה חודשים אחר-כך סגרו אותו ואיש לא יודע מתי יפתחו מחדש. תודה רבה. היבה יזבק, יעקב אשר, מיקי זוהר, בועז טופורובסקי. הילה שי וזאן, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אנחנו מדברים פה הרבה על עסקים ואנחנו מדברים בעיקר על קבוצות שנופלות בין הכיסאות. אנשים שהמענקים לא מתייחסים אליהם או כלל ההטבות שכן מגיעים לעסקים. אני רוצה להיות פרקטית בנקודות שאני מעלה ולכן אני אומר באופן ברור. עסקים שקמו ב-2019 ו-2020 לא נתנו להם עדיין מענה. מדובר בעסקים שהגיבוש שלהם נעשה הרבה קודם לכן ועדיין הם פתחו ב-2019 וב-2020. האוצר בא ואומר לנו כל הזמן את אותה מנטרה, שאין גלגולים להשוות. אנחנו אומרים פה בצורה ברורה שיש דרך לעשות את זה. אפשר לבדוק מה השכירויות, מה הארנונה, מה גלגול ההוצאות הצפוי ולפי זה לחשב לו מענק. לא יכול להיות שנשאיר אותם בצד הדרך. דבר נוסף. מענקים זה דבר טוב. אנחנו יודעים לרוב שזה לא דבר מספיק אבל אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לחשוב מעבר. מעבר למענקים בואו נדבר גם על צמצום הוצאות ונראה איך אנחנו עוזרים לאותם עסקים בהוצאות השוטפות שלהם. הרבה מהעסקים שוכרים מתקנים מהרשויות המקומיות. כמובן שלא אנחנו נשית על הרשויות המקומיות שגם ככה קורסות ורובן גירעוניות אבל יש מקום לבחון שהמדינה תעזור לרשויות המקומיות כדי שאלו יוכלו לתמוך בעסקים שבתחומן. הדיון המהיר שביקשתם זה על אדם שפתח עסק

הוא בפשיטת רגל. הוא לא מקבל מענקים בגלל שהוא עסק חדש. הוא לא מקבל פטור מארנונה בגלל שהוא עסק חדש. זאת אומרת, אנחנו לוקחים פה פלח שוק מאוד משמעותי וזורקים אותו לצידי הדרך. זה עיקר הנושא. לזה צריך למצוא פתרון.

אנחנו רואים עסקים שכבר פשטו רגל ומכיוון שהם שוכרים את המקום מבעל הנכס, בעל הנכס מקבל זיכוי מארנונה רק פעם אחת. בהרבה מהמקרים בעל הנכס לא מוכן להעביר את הזיכוי בארנונה למי ששוכר ממנו. אז נוצר מצב שאנשים שכבר פשטו רגל ממשיכים לשלם ארנונה על עסק שהם סגרו רק בגלל שבעל הנכס לא מוכן להעביר להם את אותו זיכוי בארנונה. באתי מדיון בוועדת הכלכלה. שם נאמר ש-40% מההלוואות בערבות המדינה לא מאושרות. זה נתון מטורף. זה נוגע גם לאותם עסקים - - - גם לגבי הקרן לעסקים בסיכון.

זה רק חלק אחד. זה נתון באמת מטורף. אמנם זה נושא צדדי למה שאנחנו מעלים אבל חשוב

אני שומעת שוב ושוב מבעלי העסקים על הקושי להחזיר עובדים, על הבקשות של העובדים לשלם להם בשחור חלק מהמענקים הניתנים להם מכיוון שאין שום תמריץ לעובדים לחזור כאשר יכול להינתן להם בפועל חל"ת עד יוני. תודה רבה אדוני היושב-ראש. גם אני כמו חבריי נחשף להרבה מאוד בקשות למקרים שקורים בכל הנושא שנקרא עסקים קטנים ובינוניים. מצד אחד, יש הרבה מאוד כסף שמסומן היום ככסף שאמור לתת פתרונות לאותם עסקים. יש הרבה מאוד תקציבים, אולי אפילו במספרים גבוהים מאוד. אבל יש בעיה אחת, שהרבה מאוד עסקים נופלים בין הכיסאות. באותה נקודה שדיבר עליה עודד, אותם עסקים שאחרי הגל הראשון נכנסו

והיו בטוחים שהנה אפשר לחזור חזרה לשגרה. העסק הקודם שלהם נסגר והם רצו לפתוח עסק חדש השקיעו ונכנסו לעניין הזה. פתאום הגיע הגל השני לקח אותם אחורה שוב. בחוץ מסתובבים שיקים שלהם והשקעות כאלה ואחרות. אני חושב, אדוני היושב ראש, שזה לא רק עניין של החלטה. החלטות באופן כללי קיימות והכסף קיים. אבל, לדעתי, בעוד כמה חודשים נראה שחלק מהכסף התברר שלא נוצל או שלא נוצל במקומות הנכונים. אני מציע שמשרדי הממשלה, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, יקימו גוף רציני שיבחן את הבקשות הספציפיות. יש מקרים שבהם מגיע לאדם פיצוי על עסק קודם שלו. קיבל או לא קיבל זאת עוד שאלה. פתח עסק חדש אבל אף אחד לא מכיר בזה כי אולי עוד אין לו הכנסות ואז לא מגיע לו פיצוי. אנשים נופלים בין הכיסאות.

הם מתרסקים. לכן לדעתי זה חייב לעבוד בשיטה אחרת. צריך להיות איזה גוף

הבעיות שהן בעיות מאוד מאוד מיוחדות ופותר אותן. יש תקציב, יש את ההחלטות הנכונות. במדינה

ומסודרת היתה צריכה כבר להיות מונחת כאן תכנית של

מה אמרת? מדינה מתוקנת ומסודרת? אתה דיברת על זאת שבהרי ההימליה. אני חדש פה יחסית.

בניהול מסודר, משרד האוצר ומשרד הכלכלה, היו צריכים להציג בוועדת כספים איך מעודדים עסקים לפתוח מחדש את העסקים שלהם. עסקים זה מנוע הצמיחה הכלכלי הכי חזק שיש, במיוחד הבינוניים והקטנים. במקום לתת להם מענק לפתוח עסק חדש לא נותנים להם פיצוי על עסק חדש שפתחו בין הגל הראשון לגל השני. לכן לדעתי זה חייב ללכת בכיוון הזה, הקמת גוף שמטפל בדיוק בבעיות הקטנות הללו. את הבעיות הגדולות כולנו פתרנו אבל הבעיות הקטנות האלה מרסקות עשרות אלפי עסקים בכל יום. בצלאל סמוטריץ, בבקשה. נתחיל בזה שהתסכול הוא מזה שאנחנו כבר 10 חודשים בתוך אירוע הקורונה. בשלושה חודשים הראשונים אפשר היה להבין, משהו חדש,

לא כיסינו את כל האפשרות, לא ידענו,

לקח זמן לתקן. 10 חודשים בפנים ואנחנו כבר אמורים לדעת בדיוק מה צריך מה לא צריך, מה עובד ומה לא עובד. 10 חודשים לא מצליחים לתקן. לגבי הנושא הספציפי של הדיון הזה. החטא הקדמון הוא הצמדת הפטור מארנונה לזכאות למענק הוצאות קבועות. התוצאה של זה היא, שכל מי שלא זכאי להוצאות קבועות, כי הוא חדש, או כי הוא מעל 500 מיליון שקלים. זה כמובן מתחבר להמון בעיות אחרות של איחוד עוסקים.

400 מיליון אבל זה מצטרף פה לאיחוד עוסקים וכל מיני דברים כאלה של אנשים שבוודאי היו צריכים לקבל. אז לא רק שהוא לא מקבל עזרה מהמדינה, הוא ממשיך לשלם ארנונה. בעיניי זה אירוע שצריך לפתור אותו הבוקר. צריכה להתקבל החלטה. אם משרד הפנים צריך לתקן את התקנות והקריטריונים בנושא הזה ולנתק את זה לחלוטין מהוצאות קבועות. כל עסק שלא עובד

פטור מארנונה לכל התקופה שבה הוא נסגר בצו של הממשלה. אני רוצה ברשותך להקריא פוסט קטן כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. אני אומר לכם, אנשי משרד האוצר. זה בלתי מתקבל לדעת אחרי 10 חודשים. "שלום חברים, הצילו,

פתחתי בקדומים מכון כושר בסוף 2018. בגלל זה לפי הקריטריונים של הממשלה אני לא מקבל מענקים ולא זכאי לכלום. ערעורים לא עזרו, אני באפס הכנסות והמינויים מוקפאים לשישה חודשים. ברור לי שאני מחזיר למנויים את תקופת ההקפאה. הכול הזוי, הזוי. בזכות צדיק אחד, הבעלים של המבנה שאני משכיר, נחמן זולטן, שאמר לי: חיים, כל זמן שאתה סגור בגלל הקורונה אני לא גובה שכירות. תודה לך מכל הלב איש יקר. כאילו שלא מספיק שאני באפס הכנסות ממשיכים לגבות ממני ארנונה, ביטוחים וכל ההוצאות השוטפות למרות שאני סגור בהוראת הממשלה. האם יש לכם כתובת או רעיון לפתרון?". אתם מכירים את זה. מאיפה הרעיון הזה להצמיד את הארנונה להוצאות הקבועות? אני מבין שרצו קריטריון למי צריך ומי לא צריך. עסק שסגור כי הממשלה חייבה אותו להיות סגור לא משלם ארנונה לכל התקופה,

לא רק שהוא לא מקבל הוצאות עודפות תיראו, יש את כל מכתבי הזכאות שאתם לא מוציאים.

הוצאות קבועות. גם אנשים שזכאים וקיבלו מקדמות אבל לא קיבלו בסוף את מכתבי הזכאות כי אין לכם זמן לעבור על כל הבקשות, אין להם שום יכולת להוכיח את העובדה שהם זכאים למענק כדי לקבל את ההנחות בארנונה. אדוני היושב-ראש. כדי להיות יעילים. זה בעיניי החלטה שצריכה להתקבל היום,

להפריד את הקריטריונים של הזכאות בארנונה מההוצאות הקבועות. ההתנייה הזאת היא החטא הקדמון על כל מה שאנחנו מדברים עליו. תודה ירבה. ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה לחבריי לדיון המהיר בעניין ולך היושב-ראש. אני רוצה להצטרף ולא לחזור על הדברים שנאמרו פה. חייבים להגיד דבר אחד. העלינו את הנושא של ינואר 2020. נותנים 3,000-4,000 שקלים לעסקים שפתחו אבל זאת בושה לתת להם.

רק בשביל להגיש את זה ולקבל את ה-3,000 שקלים זאת בושה. נכון, פה העברנו את זה בלית ברירה. אבל לא יכול להיות שאותם אנשים שפתחו ב-2020 כמו עסקים חדשים, אולמות. אם תיקחו את האולמות שפתחו ב-2020 וכמה כסף הם השקיעו כדי לפתוח את האולם הזה. אנחנו יודעים כמה הם הפסידו שם. אני אספר לכם על אולם אירועים שעובד שנים ושהוא גמ"ח. הוא לוקח 35 שקלים למנה. יש לו תיק ברשות המיסים והוא לא מרוויח שם, הוא רק מפסיד. אומרים לו שהוא לא יכול לקבל בגלל שהוא לא מקבל את הפיצוי מהמדינה של רשות המיסים. תתעוררו, משרד הפנים מוכן לזה. תבקשו רק את האישור שיש לו עסק, שהוא מקיים משהו,

איפה אלה שפשטו רגל? אני לא מדבר על אותם בעלי עסקים שכבר התאבדו מזמן, שאין מי שיבקש בשבילם. אבל אנחנו לא יכולים לגלות אטימות מול אותם עסקים המסכנים האלה שבסופו של דבר הם כבר כרגע רעבים ללחם. מה אתם רוצים, שלא יחזרו לפעול? אתם רוצים שיסגרו את העסקים שלהם? אתם רוצים שהמדינה תהיה משותקת לגמרי? הגיע הזמן שנעזור להם לפחות בדבר הקטן הזה. אני מצטרף לבצלאל חברי ואומר שהיום צריכה לצאת מפה החלטה. משרד הכלכלה, משרד האוצר ומשרד הפנים ביחד שהפטור מארנונה יהיה בכך שעצם זה שיש לו אישור מרשות המיסים שהוא קיים בכלל, צריך להיות לו את הפטור מארנונה. שלמה קרעי. מי הנציג שאליו אנחנו פונים? אדוני, אנחנו מדברים כאן על נושא שהעלינו אותו מספר פעמים. מה עוזר שאנחנו מעלים ומעלים? אין לנו את כל הזמן שבעולם, עוד צריך להדליק נרות היום. אדוני היושב-ראש. זה נושא קריטי לא רק לעסקים שפתחו בשנת 2020. אבל זה הנושא. יחד איתם מצטרפים גם אותם עסקים גדולים שלא זכאים לשום מענק וגם הם סגורים. אני מדבר על כל אותם חדרי כושר ומקומות שהם רשתות שהם עברו את הרף ומשלמים ארנונה במאות אלפי שקלים בחודש בזמן שהמדינה סגרה אותם. כולם דיברו אחורה על אותם עסקים מסכנים שנאלצים לשלם גם ביטוח לאומי וגם ארנונה כשהעסקים סגורים בהנחיית המדינה. אבל צריך גם להסתכל קדימה. אם אנחנו עכשיו לא מפצים עסקים כאלו, שלמרות כל הקושי ולמרות המשבר הצליחו לפתוח ולהקים עסק בעשר אצבעות, אנחנו סוגרים את שערי הכלכלה גם בחודשים הבאים. מי עכשיו יפתח עסק חדש? אנחנו רוצים לשקם את הכלכלה. כל המטרה היא להחזיר את הגלגל ולהחזיר את מה שהיה קודם לכן ועכשיו כולם יפחדו לפתוח. ייפתח עסק עוד חודש ואולי יהיה שוב סגר, ישלם ארנונה וביטוח לאומי. הדבר הזה לא מתקבל על הדעת. אני מצטרף למה שאמרו קודם. צריך לקבל החלטה ולדרוש באופן מיידי שהפטור מארנונה יינתן לכל עסק סגור. עאידה

סלימאן. כבוד היושב-ראש. אני חושבת שחברי הכנסת שטחו את הבעיה בצורה הכי ברורה. את האמת, אנחנו מוצפים בפניות של אנשים שפתחו את העסקים שלהם בתחילת השנה. כשהיו פונים אלינו בהתחלה אמרנו שיחכו שקודם נפתור את הבעיות הגדולות ואחר-כך נתחיל לרדת לפרטי פרטים ולסוגיות הספציפיות. אבל כבר עברנו 10 חודשים ועדיין יש אנשים שרק מתווסף להם עוד חוב ועוד חוב והם קורסים תחת הנטל. במיוחד העסקים החדשים שנפתחו שהם בתחום המסעדנות. לפני שבוע היתה פה קבוצה של מסעדנים. בסוף השבוע ישבתי עם המסעדנים בעכו ועם עוד אחרים. כאשר המסעדות סגורות לגמרי, אנשים השקיעו מאות אלפי שקלים. בסופו של דבר אין להם שום הכנסה. הם עדיין משלמים על השיפוצים ועל הכול. דבר אחד שלא התייחסנו אליו פה זה עניין הבנקים והיחס של הבנקים לעסקים האלה. העסקים האלה לא מקבלים מענקים, לא מקבלים הנחות בארנונה. הם פונים לבנקים שיעזרו להם לצלוח את התקופה הזאת. מצד אחד, יש את ההצהרות של הבנקים על הליכה לקראת העסקים והפרקטיקה היא בצד השני. קודם כל, יש בזום משהי שפתחה עסק. אנחנו לא יכולים להספיק את הכול, אנחנו צריכים לקבל תשובה מהממשלה. ברור לי שלא יכולים להספיק את הכול אבל רציתי להגיד שאם תרצו עדות ממישהי שעוברת את זה באופן יומיומי, אז אולי כדאי להקשיב להם. אני מציעה גם כן להתייחס ליחס שהבנקים נותנים. אני מציע שנתמקד בגלל שבנושא של הבנקים קיימנו דיונים נפרדים ונמשיך לקיים. אנחנו עכשיו מדברים על זה שהממשלה עומדת מהצד בזמן שהעסקים - בואי נתמקד בנושא של הדיון שאותו יזמו ועל זה דיברנו. קרן ברק, בבקשה. תודה רבה. אם אתה זוכר, לאורך כל התקופה הזאת שאישרנו את המתווים פה, כמעט בכל דיון הקרב שלי היה מול רשות המיסים על הסיפור של העסקים הקטנים. זה היה מולך, זה היה מול השר עצמו. כל פעם נלחמנו על משהו אחד ואיבדנו משהו אחר. כשהגענו למתווה האחרון ראיתי שהעסקים הקטנים שנפתחו בשנת 2020 בינואר, פברואר, הם בעצם מקבלים 2,000 שקלים לחודש וזה היה המתווה. אגב, אלה העסקים שנפגעו הכי הרבה. היו להם השקעות והם עוד לא הספיקו להחזיר כלום. בכל דיון פתחתי בנושא הזה. הרי אין לך כוח נבואי. חסכת כל החיים כסף כדי לבנות את עסק חלומותיך ואת כל השקעותיך שמת ואמרת שתפתח ב-1.1.2020. לא היה לך חוש נבואי שבאמת תיפול עליך המכה הזאת. אז שמת את הכול בינואר או בפברואר ובמרץ נפלה עליך המדינה. כל הזמן אמרתי, איך אנחנו יכולים להבחין בין מישהו שפתח בינואר-פברואר למישהו שפתח בדצמבר. הרי הוא לא ידע שזה יקרה לו. קרן, הנושא ברור, התשובות חשובות. לא יתכן שתהיה הזאת אפליה. 2,000 שקלים לחודש זאת בדיחה למי ששם מאות אלפי שקלים אם לא מיליונים על העסק שלו. בהתחלה נתנו פתרונות רוחב ועכשיו אנחנו עושים יותר כוונון של טיוב. זה המקרה הקלאסי לטיוב ולפיצוי נכון של העסקים האלה. בוקר טוב, כבוד היושב-ראש. בכל הדיונים,

גם במליאה וגם בכל הצעות החוק שהגיעו והונחו על שולחן הכנסת, תמיד אנחנו העלינו שתי סוגיות. הסוגיה הראשונה היא הצעירים בגילאי 18-20. אני מזכיר לך שהעלינו את זה ונלחמנו.

עד עכשיו לא קיבלו מאומה. הם הראשונים שנפלטו משוק העבודה, או במסעדנות או באולמות והם לא מקבלים. הנושא השני זה העסקים שנפתחו בסוף 2019 תחילת 2020. אמרנו אז ועכשיו ביתר שאת זה מודגש, כי צריך לעזור לעסקים האלה יותר מאשר לכולם. דווקא עסקים חדשים שלקחו הלוואות ופתאום נסגרו. הם נותרו עם הלוואות, הוצאות לשיפוצים

נפלו ולא מקבלים כלום. גם לגבי הארנונה. מה יותר קל מאשר עניין הארנונה? אני מסכים פה עם החברים שאמרו למה צריך לכרוך את זה עם ההוצאות הקבועות. עסק סגור צריך לפצות אותו, נקודה. היום המסעדנים מפגינים כאן. מי שלא מגיש השנה ומגיע לו ב-1.1 שנה הבאה - - - רבותיי, אני מחכה לתשובות. הזעקה היא אמיתית. עכשיו שמענו בוועדת הכלכלה על תחזית של אלפי עסקים שייסגרו.

קרוב ל-100,000 כבר נסגרו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. במשך כל התקופה הזאת העלינו כאן את הנושא של זכאות של עסקים קטנים שנפתחו בסוף 2019 ותחילת 2020, גם על-ידי הסתייגויות, בדיונים, הצעות לסדר ומה לא? אנחנו במיוחד, אנשי הרשימה המשותפת, יחד עם כל החברים.

עד לרגע זה, למרות המצוקה הכלכלית והקריסה של העסקים האלה אין ח"כ שלא מכיר עסקים כאלה שנפתחו בסוף 2019 וקרסו. כולנו קיבלנו פניות, כולנו מקבלים סיפורים כאלה. אגב, 100,000 עסקים נסגרו במשבר הקורונה. הנושא השני זה דמי אבטלה ומענקים לבני 19 ו-20. קשה להשתחרר מהרושם שהסיבה להתעקשות לדחות את הבקשות שלנו בנושא הזה היא על רקע של אפליה, חד משמעית. אפליה של מה? צעירים בגילאי 18-20. למה הוועדה מסרבת - - - לא, נבהלתי שאתה אומר אפליה. חשבתי שחוק השוויון פותר את הבעיה. הנושא של השוויון זה השירות הצבאי או הלאומי. אתם והם הצבעתם יחד. חוק השוויון צריך להעביר אותו, הוא חוק חשוב. לכן צריך לעשות מעשה. לוועדת הכספים יש כוח ללחוץ על הממשלה בשני הנושאים האלה. שלום אדוני היושב-ראש. אני לא רוצה לחזור על מה שנאמר פה. אני רואה שכולם מאוחדים מכל סיעות הבית ובאמת יהיה מיותר לחזור על הדברים שחבריי אמרו. המצוקה ברורה, אני בטוח שגם לך. תודה רבה וחג שמח. זה נושא מאוד חשוב.

נושא שכבר כמה חודשים אנחנו מדברים עליו. הגיע הזמן שסוף סוף שיינתן פתרון. אנחנו מדברים על פטור מארנונה. זה נשמע שמדובר בסכומים קטנים אבל זה מאוד קריטיים לעסקים, במיוחד לעסקים הקטנים. אני מאוד מקווה שבעקבות הדיון המהיר הזה נוכל לצאת

מוחשיים לאנשים, לבעלי העסקים שפשוט סובלים ופשטו רגל. אי-אפשר להשאיר אותם ככה. משרד האוצר, אגף התקציבים.

רכז תעשייה ומסחר באגף התקציבים. אם אתה הולך להגיד תשובה שלילית ולהגיד ינואר-פברואר ולמרוח אותנו, אני מציע שנשאיר את זה ככה.

אל תעשה סיבוב ואז תמרח אותנו.

בסדר גמור, אני מכבד אותך. האם יש בשורה לאנשים? נאמר על-ידי כל חברי כנסת מכל הסיעות. המציאות היא מציאות שאנשים איבדו את כל רכושם. יש להם עסק חדש והם לא מקבלים כלום. לא פטור מארנונה, לא מענק של עסק שנסגר וכל הדברים האלה. מה יש לך לומר על זה? אני אקדים ואומר שזה לא נכון שלא מקבלים שום דבר. יש מגוון כלים, אתם כולכם מכירים אותם. לדעתי אני לא צריך לחזור עליהם, ארנונה, סוציאלי - - - לא, לא מכירים. לא מכירים כלום. תתייחס ל-2020. תגיד מה נותנים. בעסקים חדשים מקבלים גם נגישות לקרן בהלוואות מדינה. מקבלים גם ארנונה. מקבלים פטור מארנונה? עסקים שנפתחו ב-2020. הם מקבלים לשלם ארנונה, הם לא מקבלים את הפטור מארנונה. אתם לא נותנים לי להשלים. רק רגע. יכול להיות שכולם מבינים אותך, אני לא מבין. אה, ינואר פברואר כבר אמרנו. הוא פתח במרץ. היושב-ראש, רגע. בסוף בסוף צריך להבין. הקריטריון שלנו לתת מענקים באשר הם הוא קריטריון שהעסק נפגע ואנחנו בודקים את זה בירידת מחזור. הסיפור של עסקים - - - עסק זה בן אדם. רגע, תמר. כולנו בסוגיה הזאת. כולנו מכירים את זה. הוא פשוט עכשיו עושה לנו - - - חברת הכנסת זנדברג, גם חברים שלי סגרו עסקים. אנחנו לא מזלזלים בזה לרגע, זה חשוב להגיד.

אנחנו מבינים את המצוקה. אבל לא פותרים אותה, כולנו מכירים. אני רוצה להסביר לך מה שלא הבנת. היום אני אסביר, לא אתה. אנחנו יודעים על ינואר-פברואר, אמרתם את זה. בוא נעזוב רגע את ינואר-פברואר. אני אסביר מה הבעיה. אל תסביר, אני מסביר. אנחנו מדברים על החודשים לאחר מכן. אדם השקיע. עודד דווקא תיאר את זה יפה. הוא קנה ציוד והיה פתוח שהוא יפתח. ראש הממשלה אמר, תצאו, תבלו. הוא מפסיד את הכסף

ארנונה הוא מקבל. הוא מקבל תשלום לארנונה והוא לא מקבל פטור. למה הוא לא מקבל פטור? כי אומרים לו שאין לו שום אישור שירדו העסקים שלך. אין לך כלום, אתה עסק חדש. והעסק סגור. אני רוצה לדעת מה הפתרון למי שפתח עסק חדש והוא מדבר על מרץ-אפריל-מאי. הוא צריך לשלם ארנונה מלאה. הוא צריך לא לקבל כלום בכל המענקים בזמן שהחברים שלו מקבלים. על זה הדיון המהיר. האם אתה יכול להסביר מה הפתרון לאנשים האלה?

רק חשוב להגיד בסוגריים ולא לשכוח, שגם מי שמגיע לו גם לא מקבל. קודם כל שיהיה צרת רבים. על העסקים שנפתחו ממרץ ואילך אנחנו בהחלט מבינים שיש בעיה. עדיין הם לא מקבלים ואנחנו מבינים את זה, לומדים את זה ומנסים לראות מה אפשר. מה לומדים את זה? אנחנו בדצמבר. כמה זמן אתם צריכים ללמוד את זה?

חמש? זה לא שנתיים שלוש. צריך לראות ירידה בהכנסות. עסקים ב-2019, אתה יכול לראות ירידה במחזור שלהם. אבל ארנונה אתה לא צריך לראות ירידה במחזור. חדר כושר הממשלה סגרה. סגור, אתה סגרת אותו והוא לא יכול לפתוח. מסעות, אולמות אירועים. הממשלה סגרה אותם בצו. מה אתה צריך לבדוק? למה אתם לא עושים שכל מה שהממשלה סגרה בצו, יהיה להם פטור מארנונה? אין לך בשורה. תבוא אחרי שתדונו בזה. כמה זמן? אנחנו מכירים אותם. מה הדיבורים האלה בכלל? אין לו תשובה, התשובה היא שלילית. מי שנמצא במאי ופתח עסק חדש הוא לא מקבל פטור מארנונה והוא לא מקבל מענק. מה הדיון? אמיר דהאן, מנהל מחלקת פיצויים? קח עסקים שהם מעל 400. הם לא באמת מעל 400. תנו להם איחוד תיקים במע"מ. קחו תסקיר כי זה מאוד נוח למע"מ בדיווח. הם לא מקזזים הפסדים. לא רק שהם לא מקבלים את המענקים - - - בצלאל, אתה ותיק. אתה רואה מה שעושים מאיתנו. אמיר דהן בבקשה. שלום לכולם. אני יכול להגיד רק לגבי מה שקיים בחקיקה הקיימת. לגבי החקיקה הקיימת לגבי עסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020 והם מקבלים מענק מאיתנו. אני יודע את גובה המענק, אני לא אכנס אליו וגם אתם יודעים. הם כן זכאים להנחה בארנונה. המכתב שלנו מזכה אותם בהנחה בארנונה. תוך כמה זמן אתם מוציאים את המכתב?

אין לי תשובה לגביהם כי זה חקיקה שצריכה לעבור. אם תהיה החלטה אחרת אנחנו ניישם את זה אבל כרגע לגבי ינואר ופברואר - - - אמיר, אני רוצה להבין. יש לו עסק חדש שהוא פתח במאי. הוא מקבל פטור מארנונה עם המכתב שלכם?

אני אסביר. החקיקה הקיימת אומרת שעסקים חדשים זה עסקים שנפתחו עד ה-28.2. זאת החקיקה הקיימת שעברה. כרגע עסק שנפתח במאי, במחלקה שלנו אין דרך לטפל בו אז בעצם הוא לא מקבל מכתב. אני מדבר רק על עסקים בהתאם לחקיקה הקיימת ונפתחו בינואר-פברואר מקבלים את המענק של ה-4,000 שקלים. 4,000 לחודשיים. לגבי יתרת העסקים שנפתחו מעבר לזה, אין לי תשובה לתת בנושא זה. 2,000 שקלים לחודש זה סביר בעיניך? זה משהו שאתה מצליח איתו.

מה את באה אליו בטענות? אתם חוקקתם את ה-2,000 שקלים. למה את באה אליו בטענות? הכנסת אישרה 2,000 שקלים. למה אתם באים בטענות אליהם? תבואו אתם בכנסת ותתקנו את זה. זה 1,500 שקלים ו-2,000 שקל שפה זה הוצע. מי כמוך יודע שרבנו איתם גם אז והצבעתי מקשה אחת - - - אני מבקש שני דברים. אי-אפשר לסבול את הדבר הזה. אתם ראיתם שיש דיון מהיר ואתם יודעים שאנחנו מקיימים פה דיונים. אתם יודעים את הדעה של כולם. אתם באים ואומרים שאתם בודקים.

כל העניין הזה היה לזרה בעינינו. אני מבקש למצוא פתרון עכשיו גם לנושא של הפטור מארנונה, גם לנושא הזה של המענקים. אי-אפשר להשאיר קבוצה גדולה משמעותית בתוך החברה הישראלית שתרעב ללחם. במקביל, אני מבקש, אם אפשר להכין מייד הצעת חוק שתבטל את ה-29.2 והיא תעשה את זה עד סוף 2020. יכול להיות שאתם זריזים ותכינו את החוק מהר. אנחנו נחתים את כל חברי הוועדה מהר. יכול להיות שזה יהיה לא רציני כי אי-אפשר יהיה להעביר את החוק. אנחנו נשתדל לעשות את עבודתנו. נשתדל לעשות את זה כמה שיותר מהר כדי להעביר את החוק. אני מבקש במקביל שתבדקו. אני מכיר את הדבר הזה. כמו שבאתם עם מס רכישה, כמו שבאתם עם דברים אחרים של הארכת הוראת השעה. תבואו ותגידו שאי-אפשר, שזה יפגע במיסים וישקרו. אם הכנסת תמשיך אנחנו את החוק הזה נעביר ויהי מה. אני מעדיף שתבואו עם פתרון. אדוני, אני רוצה להסב את תשומת לב הוועדה לעוד נושא אחד שלא דיברו עליו פה. סעיף 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה אומר: "זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד יום 31.12 של אותה שנה, תהיה ההנחה בטלה מאותו יום ותתווסף ליתרת הארנונה.

מדינת ישראל מעכבת את היכולת שלהם לקבל את ההנחה שמגיעה להם. אחר-כך הם יקבלו את המכתב מרשות המיסים,

בינואר. את ההנחה הם לא קיבלו, הם לא שילמו את הארנונה ואז יגידו לו שהוא לא זכאי להנחה כי לא היה לו פטור. הם מייצרים פה מעגל קסמים שהעסקים כל היום עסוקים בלהסתובב. אתה מדבר על תקנות שמשרד הפנים צריך לשנות אותן. זה לא חוק. צריך בהצעת החוק שהוועדה תכין לכלול גם את זה. סעיף 16. רציתי להפנות את תשומת ליבה של שיר, בהמשך למה שנאמר לגבי סעיף 16. לא יכול להיות שנוצרה בעיה מכל סיבה שהיא שנפתרה והוא לא קיבל את האישורים המתאימים, יבוא להגיש ב-1.1. ואז יגידו לו אתה יום אחרי, אתה לא מקבל את הפטור. לכן כמו שאמר עודד, יש לתקן את סעיף 16. צריך להתייחס לזה. אמרתי את זה. זה משרד הפנים יכול לתקן כי מדובר בתקנות והוא לא צריך את החקיקה. אבל ביקשתי ממנה את מה שאמרתם, שתתייחס בחקיקה למה שאמרתם. יש עוד דבר שצריך להתייחס אליו בחקיקה. לא צריך להתנות את זה בפיצוי. עצם זה שיש לו תיק ברשות המיסים הוא יכול.

כי הם מתנים את זה. אמרתי בהתחלה שיש בעלי אולמות שהם סגורים בצו הממשלה. יש עמותות שיש להם פעילות של חסד והם לא מקבלים את ההנחה.

גם משלמים ארנונה ולא מקבלים פיצוי מהמדינה. לכן זה צריך להיות שרק מה שסגור בצו של המדינה, בלי שום התניה אם הוא מקבל פיצוי או לא, שלא תהיה ארנונה. את זה אפשר לשנות גם בלי החוק. שיר, אני מבקש כמה שיותר מהר להכין את החקיקה בעניין הזה. אין לנו פרטנרים במשרד האוצר. יהיה לנו את הפרטנרים האלה ברגע שהם יישבו פה ויתחילו לשכנע אותי ואת החברים ואת הייעוץ המשפטי, להגיד שזה יפגע ויהרוס את מערכת המס. מה עם ניתוק הזיקה בין הארנונה

רועי, אתה יכול במשפט כי אני סיימתי? מה עם ניתוק הזיקה בין הפטור מארנונה לבין המענק. כל מי שהממשלה הטילה עליו מגבלות אז הוא מקבל את הפטור מארנונה גם אם הוא לא זכאי למענק.

הזיקה על פניו זה הנחיות של משרד הפנים. זה לא חוק ולא כלום.

יש לי הצעה פרקטית בשביל לסיים את העניין הזה. בעצם בצלאל ואני אומרים אותו דבר. הבעיה שעושים זיקה למי שמקבל פיצוי. יש פה נציג של משרד הפנים, נציג של משרד האוצר ומשרד הכלכלה. צריך לשמוע משלושתם שיגידו אם יש להם התנגדות או לא.

מעבירים מסמך של תיקון של כל זה בין שלושתם. הם יכולים לקבל במקום בלי חקיקה ובלי כלום. רק שיגידו כל אחד את העמדה שלו,

אוצר וכלכלה. אלה שלושת המשרדים שנוגעים בדבר. זה בלי חוק. אין ספק שצריך לתקן את העוול הזה.

אין ספק. אתם באוצר מקבלים את מה שהם אומרים, שאין זיקה בין קבלת המענק לבין הפטור מארנונה? צריך ללמוד.

אתה 10 חודשים בבית ספר.

תגיד, בית הספר שאתם לומדים בו משלם ארנונה? ידעתם שיש דיון, הייתם צריכים ללמוד. אנחנו מעלים את זה בפניכם כבר חודשים. העסקים קורסים, אין לכם מה ללמוד. זה לא לעניין.

אני מבקש מהלשכה המשפטית אצלנו להכין מהר את החוק, לנתק את הזיקה.

עסקים - - - אתם בינתיים תלמדו. אם אתם לא תמצאו פתרונות זה יעלה לכם פי חמש.

פתרון מרחיב ויקבל מה שלא צריך לקבל. אם אתם לא מסוגלים ליצור מצב שמי שצריך לקבל יקבל, אנחנו ניצור מצב שגם מי שלא צריך לקבל יקבל, העיקר שמי שצריך יקבל. בצלאל, מספיק כבר. באמת, אתה מתבזה. מי שהיה שר בממשלה מתווכח עם הפקיד באגף התקציבים כשהוא אומר לך שהוא הולך ללמוד? אני מבקש שחרור מחובת הנחה. אני מבקש את החוק הזה אחרי שנחתים את כל חברי הוועדה.

אני מבקש להתייחס לנושא של הזיקה. המנגנון של הזיקה למענק הוא מטיב דווקא עם העסקים כיוון שגם מי שלא נפגע במאה אחוז והיה סגור, הוא יהיה זכאי למענק. כאן, גם מי שגם חלק מהתקופה פתוח, עם תחילת ההקלות הוא נפתח, התחיל לפעול ועדיין היתה לו פגיעה באותה תקופה - - - גם וגם. מי שזכאי למענק יקבל הנחה. אבל גם מי שלא זכאי יקבל את הפטור מארנונה אם הוא לא עובד. הדרך היותר נכונה היא יותר מכילה, היא יותר כוללת ונותנת ליותר עסקים את האפשרות להיכנס להנחה בארנונה כיוון שזה על-פי הפגיעה ולא רק אם הוא היה סגור. אבל זה לא במקום. בצלאל, יש גבול לדבר הזה. עם כל הכבוד, אנחנו לא סומכים על הממשלה בעניין הזה בכלל. המציאות היא שאנחנו מדברים על זה חודשים ארוכים. שמנו את זה על סדר היום והממשלה היתה צריכה לדעת ולא לבוא לכאן ולהתחיל לעשות לנו כל מיני פלפולי סרק שהולכים ללמוד. אין פתרון. אנחנו נעשה את מה שביכולתנו. אנחנו נעשה חקיקה, אנחנו נבקש שחרור מחובת הנחה. נביא את זה מהר. אתה גם תוזמן להגיד שיש חלק שהבעיה שלהם נפתרת ולא צריך עליהם את החוק. אנחנו נעשה את מה שצריך לעשות. את מה שהממשלה היתה צריכה ללמוד, צריך לתת לתלמידי ישיבות ולא למשרד האוצר. אדוני היושב-ראש, אתה שם לב שכל הזמן הם מבקשים זמן. אבל הזמן הזה הוא קריטי לבעלי האולמות, הם לא יכולים לחכות. הייתי ברשות המיסים. מדובר בכמה אלפי עסקים שהם יודעים את הבעיה ויודעים שברגעים אלה הם לא מקבלים מענה

הם לא יודעים למצוא את הפתרון המערכתי הלוגיסטי איך לפצות את אותם אנשים. זה נמצא בתוך הכסף, אדוני היושב-ראש. בתוך הפול של המיליארדים שהם הקצו לטובת המענק הפעימה זה נמצא שם. זה לא כסף חדש, זה לא שיכנסו כאן אנשים שבעצם יחרגו מהמכסה של התקציב. לכן אין שום סיבה אלא לעזור לאנשים האלה. עצם זה שהם אומרים שיש להם בעיה לוגיסטית ובעיה מערכתית זה אומר שהאנשים האלה כרגע מופקרים לגורלם. זה לא יכול להיות שבמדינת ישראל יתנו מענה שרשות המיסים לא יודעים לתת מענה לאותם אנשים כאשר הם יודעים שהיתה להם ירידה של 80% ו-100%. הם יודעים שמגיע להם ובגלל איזו בעיה טיפולית הם לא מקבלים. זה נמצא בתוך הכסף. תפסיקו להתעלל בעסקים הקטנים במדינת ישראל, תפסיקו. יש כסף, הקצתם, תתנו את זה לאנשים כדי שישרדו. היות ומדובר בדיון מהיר, אני מבקש להניח על שולחן הכנסת: ועדת הכספים מביעה זעם ומורת רוח מהתנהגות משרד האוצר בנושא של העסקים החדשים, לאחר שזה עלה פעמים רבות בדיון בוועדה. זה הובא לכאן לדיון מהיר שאישרה נשיאות הכנסת ולא קיבלנו תשובה וחצי תשובה על כל הנושא הזה שמשאיר פלח אוכלוסייה בחברה הישראלית מבלי שיש מענה כלשהו, לא במענק, לא בארנונה, לא באגרות ולא בדבר וחצי דבר. לכן ועדת הכספים החליטה להניח במהירות הצעת חוק שתפתור את הבעיה הזאת, תבקש שחרור מחובת הנחה ותביא את זה לאישור. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.